על סדר היום רוויזיה על הצעת החוק לממשלה תיקון מספר 16, כשירותם של השרים וסגני השרים הכנה לקריאה השנייה והשלישית.